חברי הכנסת,

נמשיך בהסתייגויות. אני מודה לך על כך. - - אז אנחנו נחדש את הדיון בהסתייגויות. בטרם נעבור להסתייגויות, שלחנו לכם טיוטת צו הארכת תקופות של אישורים רגולטוריים של משרד